נתחיל את הישיבה. הנושא זה הצעות תקנות מקורות אנרגיה יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים. הכול זה ביטולים, נכון?

מדובר על עשר תקנות?

בסדר? משרד האנרגיה ? אנחנו נציג בחמש דקות את הרפורמה, ומה אנחנו באים לעשות פה בעניין ביטול התקנות. אנחנו, החטיבה לאנרגיה מקיימת במשרד האנרגיה, שאחראית על כל מה שקשור לאנרגיות מתחדשות, התייעלות באנרגיה וכדומה, ואנחנו גם ממונים על החוק מקורות אנרגיה. אנחנו באנו לדבר ספציפית על השוק של כל מוצרי החשמל בישראל. זה שוק מאוד משמעותי, בהיקף מכירות של 10 מיליארד שקלים בשנה. היום אנחנו באים להשלים את הרפורמה ביבוא מוצרי החשמל. באה לדבר על תקינה?

כל הרגולציה של התקינה היא חלק מזה.

כל מוצר שעומד ברגולציה האירופית יכול להיכנס לישראל במסלול של הצהרה מסלול מהיר. לא צריך לעשות עוד בדיקות במעבדות בישראל. הרפורמה הזאת גם מאפשרת ייבוא מקביל, ובכך להגביר את התחרות, להגדיל את המגוון של המוצרים. כנגד זה שאנחנו עוברים למסלול של הצהרה אנחנו מגבירים את האכיפה בשווקים על ידי המפקחים של משרד האנרגיה. מה זה האכיפה בשווקים? במסגרת הרפורמה אנחנו הכפלנו את יחידת האכיפה שלנו. יש לנו היום שישה מפקחים שבודקים באופן רנדומלי את הצהרות היבואנים שמוגשות דרך המערכת שלנו. אנחנו גם הולכים לשווקים ובודקים שהמוצרים שהוכנסו לישראל הם אכן המוצרים שהיבואן הצהיר עליהם. יש לכם שישה פקחים לעניין הזה? יש לנו שישה פקחים לעניין הזה. ומה הם יעשו? יסתובבו? הם כבר עושים. הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1 בספטמבר - - - זה בחנויות או במחסנים? גם וגם. זה גם אצל היבואנים, זה גם בחנויות. זאת אומרת זו רפורמה של ביטול תקינה?

ביטול לא של תקינה, תקינה ישראלית. אימוץ רגולציה אירופית.

זה לא ביטול התקינה. אז כל התקנות האלה של ביטולים מה אתם מבטלים פה? אנחנו מגדירים את זה "עולם חדש" ו-"עולם ישן". העולם החדש זה אירופה, זו הרגולציה האירופית שאומצה החל מ-1 בספטמבר. "העולם הישן" זה התקנות שאנחנו באים לבטל עכשיו. תקנות שקבעו איך אפשר לייבא לפי הרגולציה הישראלית שכוללת - - - אז אתם מבטלים את הכול? אנחנו מבטלים את הכול. ומה קורה אם אתה מייבא מיפן? אם אתה מייבא מיפן ככל הנראה יש לך רגולציה אירופית - - - זאת אומרת, גם אם המוצר לא מאירופה הרגולציה האירופית קובעת לגביו?

ככל שהמוצר שלך הגיע מסין, מיפן, מקוריאה, מכל מקום על גבי הגלובוס, והוא עומד ברגולציה האירופית הוא יכול להיכנס לישראל. למעשה אנחנו נמצאים עכשיו בתקופת ביניים, שיש גם את "העולם הישן" שזו הרגולציה הישראלית, וגם את "העולם החדש" שזה הרגולציה האירופית. אפשרנו את תקופת הביניים הזאת כדי לאפשר ליבואנים להסתדר, לגמור להביא את הסחורות שלהם - - - עכשיו בוא תסביר לי, אני רוצה להבין: אתה לא משרד האוצר, ולא הכלכלה. יש פה משרד האוצר וכלכלה? יש. קודם כל אני בעד ביטול התקינה ואימוץ. אין ויכוח. אבל מי אמר שזה מוריד את המחיר? אולי זאת הקלה שאנחנו נותנים ליבואנים וזהו? הרפורמה הזאת עוזרת להילחם ביוקר המחיה בכמה דברים. אחד יש פה פישוט של תהליכי יבוא. אם עד עכשיו היבואן היה צריך ללכת להביא אב טיפוס למעבדה כזו או אחרת, למכון התקנים, ואחרי זה לבדוק - - - לא, אין ויכוח, זה מקטין לו את ההוצאות.

זה מקטין לו את ההוצאות - - - מי אמר שזה יושת על האזרח? שנייה, רגע, על זה כבר יגיב אגף התקציבים - - - איך אתם דואגים לזה? חכה רגע. תמתין. כשזה ביטול מכסים ברור שהוא יעשה את זה,

אבל אף אחד לא יכול לבדוק כמותית ותקציבית את העניין הזה. אז איך אתם דואגים שהיבואנים יעשו את זה לטובת האזרח ולא לטובתם? אין דרך חד-משמעית שאני יכול להגיד לו: אתה צריך בהכרח להוריד את המחיר.

אבל - - - יש איזושהי גמישות בדרך כלל בין איזושהי הקלה שעושים לצורך הדוגמא פה ברגולציה,

זה אמור להתחלק באיזשהו אופן בין היבואן לבין מחיר הקצה לצרכן.

אבל אתה סומך על השכל הישר שלו, נכון? בדרך כלל, כאשר יש איזושהי הקלה זה אמור בקצה להתגלגל גם לצרכן, ופה יש הקלה משמעותית. כמה הקלה יש פה לדעתכם? באחוזים. מה הכוונה? אם עכשיו אין לו את הרגולציה הזאת בכמה המחיר יורד מבחינתו? אחרי ההוצאות. ההערכות שהיו בנוגע לכל הרפורמה ביבוא דיברו על הוזלת עלויות היבוא עצמן עד 10%. שזה מוריד לו 10%? מעלויות היבוא. נו, אז המחיר צריך לרדת לפחות ב-10%-5%. תראו, אני אגיד לכם מה. אני רוצה שתהיה פה התחייבות שלכם, שאומרת שאם הצרכן לא ייהנה מזה אתם תחזירו את התקן הישן. אני לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות סיסמאות. ברור שזה מועיל, וטוב, וחשוב. אבל אני רוצה שזה יבוא גם לטובת הצרכן. אם היבואן לא יעשה את זה, אז נחזיר את זה למה שהיה קודם ונעמיס עליו את ההוצאות שוב פעם. אני רוצה איזה שוט בעניין הזה. לפי התקנות שאנחנו עומדים לבטל, מישהו שרוצה לייבא מכשיר חשמלי לדוגמה מדיח כלים או מכונת כביסה אז קודם כל הוא צריך להביא את זה לבדיקה במכון - - כן, אני מבין, אני בעד זה. אתה לא צריך להסביר לי את זה. - - ויש לדבר הזה עלות. ואנחנו מסירים את העלות הזאת. הכול טוב ויפה. אני בעד זה. אין ויכוח. אבל אני רוצה שוט כלפי היבואן, שיידע שהוא חייב להוריד את המחיר. מה זאת אומרת?

שיישאר התקן הישראלי. מה הבעיה? אי-אפשר לדבר בסיסמאות ש-"הדברים האלה יפחיתו את המחירים" אם זה לא בא לידי ביטוי. אנחנו יודעים מה זה "הישראלי": הוא ייקח את ההוזלה לטובתו, ולא בטוח שהוא יוריד את המחיר לצרכן.

תרשמי: עוד חצי שנה ישיבת מעקב בעניין הזה, אחרי שיבדקו האם זה השפיע על המחיר. אני אומר לכם: אם זה לא ישפיע על המחיר אני אבקש מכם שינוי בחשיבה, שתחזירו את התקנות הישנות. פשוט מאוד. אין בעיה לעשות ישיבת מעקב. ככל שיהיו לנו אינדיקציות על מחירים אנחנו נציג אותם. אני כן רוצה להגיד עוד משהו, ספציפית על הרפורמה. הרפורמה הזאת כללה הרבה מוצרים. במוצרי חשמל יש לה עוד יתרון גדול מבחינה צרכנית. מוצרי חשמל שאנחנו מביאים מאירופה הם מוצרים יעילים יותר באנרגיה - - מצוין. אתה אומר שיש לה שתי מטרות על הכיפאק. - - ופה חשוב להגיד שיש פה היבט של יוקר מחיה. לפי תחשיבים שאנחנו עשינו - - חוסך בחשמל.

- - החיסכון בחשמל יכול להגיע ל-350 ש"ח - - - אז אתה אומר שגם אם המחיר לא יירד, זה עדיין טוב מאוד כי זה מפחית לנו את החשמל? זה לא - - - אנחנו רוצים גם וגם: גם לחסוך בעלות של מוצרי החשמל, וגם להוריד את חשבון החשמל של האזרחים ב-350 ש"ח לשנה. אבל אני לא יודע מה זה מוריד, כי גם היום מייבאים את המוצרים לא מאירופה. רק המוצרים שהם מאירופה מורידים את החשמל, לא? כן, ואני אסביר למה. היום גם מייבאים, עם התקן הישראלי, את אותם מוצרים. מכניסים אותם לחשמל וזה יורד מהחשמל. זה לא בדיוק אותם מוצרים.

הרגולציה הישראלית היא פחות מחמירה מהרגולציה האירופית.

מוצר שהוא בדירוג A ישראלי לפי אירופה יקבל דירוג נמוך יותר. ולכן אנחנו עוברים לעולם שלם של תוויות ודירוגים, שהוא מחמיר יותר, והוא דוחף את הצרכנים לקנות מוצרים יעילים יותר באנרגיה.

לדבר הזה יש השפעה לא רק על חשבון החשמל של כל אזרח, אלא גם מבחינה משקית, וחשוב להבין את זה - - - תרשמי שיהיה מעקב אחר המחירים. אני לא מוותר על זה.

תקשיב, אנחנו לא נעשה פעולות שבסוף מי שירוויח מזה זה אותו יבואן,

אני לא יכול להכריח את היבואן להוריד את המחיר. אני לא יכול להכריח אותו, נכון? המחיר הוא לא בפיקוח. אז אנחנו מייעלים, משנים את התקנים, עושים את הכול, על מנת שליבואן יהיה טוב. אבל הוא גם צריך לתת את ה-"טוב" הזה לאזרח, ולא רק לעצמו, זה הכול. אז אני רוצה לעקוב שזה מה שקורה. מה לא בסדר בזה?

אני רק אגיד שמלבד היתרונות לצרכן יש פה גם יתרון משקי.

אני אמרתי אני בעד זה.

אני רק רציתי להגיד את זה כי אנחנו נמצאים אצלך בוועדה גם בנושאים אחרים, כגון בעיות במשק החשמל. החיסכון שהרפורמה הזאת - - - אז קודם כל אני מודה למשרד האנרגיה ולשר האנרגיה על כך שהוא הריץ את זה מהר. זה טוב לצרכן. אבל אני רוצה לוודא שבאמת המחירים יירדו, זה הכול. יש לנו מחלוקת בעניין הזה? לא, אין לנו מחלוקת. היו"ר, אנחנו רק אומרים שרוצים להראות עוד יתרונות של הרפורמה.

טוב שהפנית את תשומת ליבנו. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? שנייה, אפשר עוד רגע אחד? אנחנו רוצים להראות שניים-שלושה שקפים במצגת שלנו. הרפורמה נכנסה לתוקף לפני למעלה מחצי שנה, ב-1 בספטמבר. יש לנו כבר אינדיקציות שהרפורמה שחוקקה פה, בוועדה מצליחה. האישורים היו לוקחים עשרות ימים והם עברו לחמש שניות, זה הזמן שלוקח ליבואנים להגיש; אנחנו יכולים לראות שכל חודש יש יותר ויותר מוצרים שנכנסים במסלול הזה. כמות היבואנים שמשתמשים במסלול של הצהרה עולה כל חודש. יש לנו כבר 40 יבואנים כאלה; הרפורמה נוגעת לכל מוצרי החשמל, במצגת שלנו תוכלו לראות את הפילוח בנוגע לכל מיני מוצרים, לאלקטרוניקה, דבר שנוגע לכל אזרח; אפשר לראות את האכיפה שביקשת לראות. אנחנו כבר עשינו מעל ל-150 בדיקות של היבוא, זאת אומרת שאנחנו בודקים 20%, ועד היום עשינו כבר 10% - - - מה התוצאות אם אתה מגלה שההצהרה לא נכונה? אני פותח בתהליך אכיפה. שמה זה אומר? קנס?

זה מגיע עד לכדי עיצום כספי שהממונה במקרה הזה אני יכול להטיל על היבואן.

מה הסכומים? 80,000 ש"ח תלוי בסוג העבירה, בסוג ההפרה - - - אם הוא מה? עשה טעות בהצהרה שלו? מסמכים לא נכונים, או שלא הגיש מסמכים וכד'. בהתאם למה שכתוב בחוק. אבל אתה עושה את זה חד פעמי? אתה לא עושה את זה על כל המוצרים שהוא ייבא? - - - על כל מוצר אתה יכול להטיל עליו 80,000 ש"ח? נכון, כן.

אנחנו מבקשים לבטל את התקנות של "העולם הישן". בנוגע לכל מוצרי החשמל אנחנו מבקשים ש-30 יום לאחר הפרסום ברשומות כבר לא יהיה אפשר לייבא או לייצר מוצרי חשמל לישראל. אבל אנחנו כן נותנים לבקשת היבואנים עוד שנה מפרסום הרשומות, עוד זמן לשווק. את הישנים? את הישנים. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על הישנים. זה בגלל הנושא של הפחתת האנרגיה? לא, אני רוצה לתת ליבואנים זמן. אם הוא כבר ייבא ויש לו במחסנים, אז לתת לו עוד שנה כדי לגמור את הסחורה. אבל מה שהוא ייבא עבר את התקן הישראלי, לא?

אז אין בעיה. יש לו תקן, מה הבעיה? לא, זה לא תקן. זו רגולציה. התקנות עכשיו לא נוגעות לתקן, התקן נשאר. הרגולציה קובעת למי מותר לייבא, למי מותר לייצר - - - אבל הוא כבר ייבא,

ולכן אני אומר: יהיה מותר לייבא את כל המוצרים 30 יום אחרי הכניסה לרשומות. עד אז אי-אפשר, ומאז כבר אי-אפשר יהיה לייבא או לייצר. ואחרי זה יהיה לו עוד שנה לשווק.

בנוגע למזגנים. בגלל שמזגנים מיני-מרכזיים זה מוצר החשמל היחיד שמיוצר בישראל, ובגלל שצריכות להיות לו אסדרות הנוגעות למזגנים, אנחנו נותנים עוד שנה למזגנים. ההצעה שלנו בתקנות היא שלגבי המזגנים "העולם הישן" הרגולציה הישראלית תהיה קיימת עוד שנה ולא עוד 30 יום ורק אחרי השנה הזאת תהיה עוד שנה שבה אי-אפשר יהיה לשווק. אבל זה ייצור ישראלי.

אז לפי איזה תקן הוא צריך לעשות? לפי האירופי. הוא עדיין יצטרך לייצר לפי האירופי? נכון, זה מה שקבע החוק. ולחברות אין בעיה עם העניין הזה? הן צריכות להיערך לזה. הן כבר יוצאות עם קמפיינים למוצרים שהן כבר נערכות לזה. חלק מהחברות כבר משווקות שהן עומדות בתקן האירופי. נותנים להן יותר זמן. זה הטורנדו הזה

יש פה גם נציג שלהם, הוא יכול לדבר. אבל לפי החקיקה הראשית שחוקקה פה במסגרת הרפורמה גם היצרנים הישראלים יצטרכו לעמוד ברגולציה האירופית. בסדר. מישהו רוצה להגיד משהו?

של המזגנים הדרישה הזאת, בגלל שיש פה הצטלבות של רגולציות, קצת מונעת להתקדם בקצב הראוי, ואני אסביר. המשרד להגנת הסביבה חתם על אמנת קיגאלי מונטריאול לצמצום פליטות גזי חממה, והתחילו לצמצם את השימוש בגז מזגנים R410, אבל עדיין לא התירו, נכון לעת הזאת, את השימוש בגז היעיל, הירוק, שיאפשר לנו לייבא את המזגנים בתקינה האירופית. היום באירופה מוכרים רק מזגנים עם R32, ורק אינוורטרים. אני מקווה מאוד שהרגולציה באמת תתקדם ויהיה מותר להשתמש בגז החדש, הירוק יותר. עד אז אנחנו מפתחים כרגע את המוצרים בתקינה האירופית בגז הישן, ואחרי זה נפתח אותו שוב פעם, בגז החדש. לעניין התחרות ומה שאמרת קודם - - - רגע, אני רוצה להבין: שנה לא מספיקה לכם?

לא, מספיקה. אנחנו בסדר עם זה. רק רציתי להסביר למה יש החרגה לעולם המזגנים.

את זה הבנו. אתם מייצרים מקומיים, הסבירו לי את זה. מה לגבי המחיר? לגבי המחיר שמעת מקודם, אז בעצם כל הרעיון הוא - - - הבנתי. השאלה אם היבואנים יורידו את המחיר? בגלל שהתחרות תעלה,

ויותר יבואנים ילכו לתהליך שהוא קל יותר, התפיסה היא שהעלאת התחרות תביא להורדת מחירים.

בסדר, אני רק רוצה לבדוק שזה אכן יתבצע בפועל. גם לגבי רפורמת הקורנפלקס הגדולה שעשו לפני כמה שנים, ביקשנו לבדוק מה-ממ"מ מה יצא ממנה. זו לא חוכמה לעשות רפורמות שבסוף לא יוצא מהן כלום. עכשיו ביקשתם? לא, לפני חודש ומשהו.

עוד מעט אנחנו נקבל. עובדים על זה. מעניין אותי לראות אם זה עשה משהו או שזו רק מכבסת מילים. מה המחיר כשאתם מייצרים? תדיראן, טורנדו, אלקטרה, אני לא יודע מי. תדיראן ואלקטרה מייצרים, כן. טורנדו מייבאים? אז הם לא הבעיה. מי שמייצר זה אלקטרה ותדיראן?

המחיר שלכם גם יירד בעקבות שינוי הרגולציה? המחיר שלנו לא בהכרח יירד, ואני אסביר למה. זה עניין של תחרות, ואנחנו נראה מה יקרה. בעולם הקיים היום אפשר למכור מזגנים שהם on/off. זה מזגנים פשוטים וזולים. המעבר לתקינה האירופית ישפר את היעילות של המזגנים, אבל כולם יהפכו להיות אינוורטרים. מזגני אינוורטר תמיד יותר יקרים, גם במחירי השוק של היום. כרגע יש מגמה של תחרות, ואתה כבר רואה בפרסומות: "on/off במחיר של אינוורטר". זאת המגמה. המגמה היא ללחוץ על מחירים כלפי מטה ולהתחיל למכור את האינוורטרים. אז למה אתם לא עושים את זה? אנחנו גם נצטרך להתמודד עם התחרות הזאת, זה בדיוק מה שאני אומר. השוק יביא אותנו לשם, לשחוק את המחיר ולרוץ על התחרות. זה לא קשור לתקינה הזאת? זה לא קשור לתקינה, זה קשור לעוצמת התחרות.

אני אמרתי לכם, אנחנו בעד העניין הזה, כמובן. אין ויכוח. אבל אני רוצה בעוד חצי שנה לבדוק שהפחתת הרגולציה באמת עזרה. הם טוענים שזה מוריד את העלות ב-10%.

המשרדים. אז אם זה מוריד עלות, אני רוצה לראות איך זה בא לידי ביטוי במחיר. אוקיי. אמרנו שנעשה ישיבה בעוד חצי שנה בעניין הזה, אחרי שיביאו לנו נתונים, ואם לא אין לי בעיה להחזיר חזרה, שיעבדו קשה, לפי התקינה הישראלית. חייבת להיות סנקציה. אי-אפשר שהכול יהיה לטובת הספקים והיבואנים. אתם תבהירו ליבואנים, תגידו להם שוועדת הכלכלה אומרת זה לא איום, אבל זה כמו איום,שאם המחיר לא יזלוג לצרכן, אנחנו יכולים להשתגע ולהחזיר להם את הרגולציה שהייתה. חשוב גם לציין שזה אמור להביא גם שחקנים חדשים לשוק - - - את זה הבנתי. זו התחרות.

בסופו של דבר יש אולי היום שחקנים שהם לא - - - אז המחיר צריך לרדת ביותר מ-10%. 10% הורדנו ברגולציה, ועכשיו גם התחרות תוריד לנו עוד 15%. זאת התקווה של כולם,

חוץ ממזגנים. עד שלא יעברו לדור החדש זה לא יהיה. היבואנים נמצאים מולך. כן, שלום. אני מאיגוד לשכות המסחר. אני מנהל את חטיבת החשמל והאלקטרוניקה. אז אתה יכול להבטיח לנו שהמחיר יירד? אני בוודאי לא יכול להבטיח, משום שאנחנו לא מתעסקים כלל ועיקר במחירים, אלא רק ברציונל. הרציונל הוא בהחלט כזה שאנחנו מצפים - - - הבנו את הרציונל. השאלה אם זה יבוא גם לצרכן או רק אליכם לכיס? אני בוודאי לא יכול להתחייב בשם היבואנים. ברור שלא. אבל זה מה שאנחנו אומרים: אנחנו עושים דברים על מנת שהמחירים יירדו. לא בשביל דברים אחרים.

הכול טוב ויפה. אם אתה צריך ללכת לתקן ישראלי ולא אירופי, וזה טוב לך, לצרכן זה לא משנה כמה זמן לוקח להעביר את התקן. זה נכון. אז אני רוצה לדעת שזה באמת מוריד את המחיר.

אתה לא מוכן להתחייב לזה? זה לא בסמכותי - - - ברור שאתה תהיה בעד הרפורמה. זה לטובתך. אז בוא אני אגיד בדיוק. אנחנו בהחלט בעד הרפורמה. ביחס למה שעולה כרגע בטיוטת התקנות, אנחנו חייבים לציין שלאורך התקופה האחרונה היינו בשיג ושיח עם משרד האנרגיה. מבחינתנו הרפורמה הזאת היא סבירה, זה לא מה שביקשנו לאורך הדרך. מה ביקשתם? אנחנו חשבנו שיהיה נכון להתקבע על תקופות מעבר ארוכות יותר, כאלה שיסתיימו בפברואר 2025. ועד אז, היבואנים יוכלו למכור ולשווק את מלאי המוצרים שיובאו לארץ כדין.

יש מלאי?

כי הצטברו הרבה מאוד מלאים, במיוחד בתקופת הקורונה שאז היו ביקושים מאוד מאוד גבוהים למוצרי חשמל. אבל יחד עם זאת, כמו שאמרתי, אנחנו תומכים בתקנות כפי שהן מונחות כרגע על שולחן הוועדה.

הן סבירות. לא כאלה רצינו, כי שאפנו לתקופות קצת יותר ארוכות, אבל בהחלט אפשר להתמודד עם זה. אם אתה תבוא לפה ותבטיח לי שהמחיר יירד ב-10% אני אתן לך תקופה יותר ארוכה. אוקיי?

אנחנו רצינו להעלות נושא שנדרשים בו,

כמה שינויים לשוניים בניסוח של התקנות. כשנקריא אז תגיד מה השינויים שאתה רוצה. אפשר לקרוא? תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות), התשע"ב-2012 בטלות. תחילה תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. כאן ההערה שלי. רגע, זאת הערה שתופסת לגבי כל התיקונים?

סעיף 2, אנחנו חושבים שכדי להימנע מדו-משמעות או מתלת-משמעות, וכדי שהדברים יהיו ברורים וחד משמעיים, יש להשתמש במונחים: במקום "לעניין יצרן או יבואן" "לעניין ייצוא או ייבוא"; ובמקום "ולעניין מוכר או משווק" "לעניין מכירה או שיווק". ככה הדברים יהיו ברורים. צריך להשתמש בפעולה שנדרשת מהמוכר היבואן, המשווק ולא במילה כללית,

מוכר, משווק, יצרן, יבואן. אנחנו קיבלנו את הפנייה הזאת ודנו בנושא. הכוונה היא מה שצביקה אומר: להתייחס לשם הפעולה, למכירה או לייבוא או לייצור. אבל בחרנו להישאר עם האדם היצרן או המוכר כי זה לשון החוק ויש הגדרה מפורשת בחוק מקורות אנרגיה למונחים מהו יצרן ומהו מוכר. ולכן אנחנו חושבים שיותר נכון מבחינה סגנונית ומשפטית להיצמד להגדרות הללו.

היא מה שאתה אומר ואני אומר את זה פה לפרוטוקול הכוונה היא לפעולת המכירה, לפעולת הייצור, לפעולת השיווק וכדומה, ולכן - - - אנחנו נצטרך לתקן את החוק המקורי, וזה תהליך. לא בהכרח. השורש הוא אותו שורש. כל בר דעת שיקרא בתקנות, יידע לפנות לחוק ולמצוא את ההגדרות.

אני מבינה את העמדה של משרד האנרגיה, כי זה צריך גם לעמוד בקנה אחד עם לשון התקנות שמבוטלות ולא ליצור פה איזושהי הבחנה וחוסר בהירות. התקנות מדברות על יבואן, יצרן, מי שמייבא. אני חושבת שאם יש התחייבות כזו לפרוטוקול של משרד האנרגיה, אז אני לא חושבת שצריכה להיות בעיה. אוקיי, אני מקבל את זה.

אוקיי, תמשיכו לקרוא. תקנות מקורות אנרגיה (התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (התייעלות אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירור), תשס"ד-2004 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. אומרים לי פה שצריך להצביע על כל תקנה, כי זה המון ביטולים. יש פה עשרה ביטולים - - הנוסח פה זה נוסח נכון? כן, הכול אותו דבר. מאוד דומים, כי זה מבטל תקנות קיימות. למעט המזגנים - - - מבטלים את התקן הישראלי ועוברים לתקן האירופי. מה הקראת ראשון?

נורות פלואורניות. תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (נורות פלואורניות) (ביטול), התשפ"ג-2023. מי בעד?

פה אחד. בוטל. את השני הקראת גם. אז מי בעד הביטול?

פה אחד. עכשיו תקרא את השלישי בבקשה. תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי למקלט טלוויזיה), התשע"א-2011 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד הביטול?

תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים ( (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה למכשירים חשמליים ביתיים ומשרדיים), התשע"א-2011 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד?

תקנות מקורות אנרגיה (צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (צריכת אנרגיה מרבית למכשיר חשמל ביתי), התש"ע-2009 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד?

תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (נצילות אנרגיה של מנועי השראה חשמליים), התשס"ד-2004 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד?

תקנות מקורות אנרגיה (מדד יעילות מזערית לנטל לנורה פלואורנית) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (מדד יעילות מזערית לנטל לנורה פלואורנית), התשס"ט-2009 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד?

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית לנורה חשמלית לתאורת פנים במבנים), התשע"א-2011 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד?

תקנות מקורות אנרגיה )הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה( (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (הספק חשמלי מרבי במצב המתנה פעיל של ממיר אפיקים ספרתי לקליטת שידורי טלוויזיה), התשע"ה-2015 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן 30 ימים מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנה מיום פרסומן ברשומות. מי בעד?

אושר. האחרון.

לפני שאתה עובר לתיקון האחרון. אני רוצה לומר לכם תודה גם למשרד האנרגיה, גם למשרד האוצר וגם למשרד הכלכלה על יישום המדיניות של שחרור הרגולציה הקיימת היום. זאת רפורמה שמפחיתה את המחירים, או שיש סיכוי שהיא תפחית, וחבל שלא עשו את זה לפני זה. אז קודם כול כל הכבוד. הסיכוי להפחתה של 10% זה דבר חשוב, וזה מוכיח שלא צריך הרבה תיקוני חקיקה כדי לעשות את זה. אז אני מודה למשרדים. אני מבין שכמובן גם היבואנים והיצרנים רוצים את זה. אנחנו רק נבדוק שזה באמת משפיע. אני מודה גם לשר האנרגיה, שהוא חבר שלי, שהביא את זה יחד אתכם.

תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים) (ביטול), התשפ"ג-2023 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989, לאחר התייעצות עם השרה להגנת הסביבה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול תקנות 1. תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית, סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי במזגנים), התשס"ה-2004 בטלות. תחילה 2. תחילתן של תקנות אלה לעניין יצרן או יבואן שנה מיום פרסומן ברשומות, ולעניין מוכר או משווק, שנתיים מיום פרסומן ברשומות. זהו?

הצבעה אושר. אושר פה אחד. תודה רבה לכולם. אני נועל את הישיבה.

ננעלה בשעה